חברי הכנסת,

אנחנו דנים ברוויזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון, הזכות לשוויון). הרוויזיה הוגשה על ידי חבר הכנסת